אנחנו פותחים הבוקר את הדיון של הוועדה בהצעת הצו לצמצום השימוש במזומן (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשפ"ב 2021; ולצידו, תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי צמצום השימוש במזומן), התשפ"ב 2021. כמנהגנו, נמצאים איתנו כאן בדיון, מייצגים את משרד המשפטים, עורכת הדין שושי פרידמן-סומך. בוקר טוב. עורך דין עילם שניר, בוקר טוב. ועורכת דין ליהי קושניר גנוסר. היא בזום.

פה, פה. הינה, היא פה. נחבאת אל הכלים. את יכולה, אתם יכולים לשבת, לא נראה לי שהבוקר יהיה פה עמוס באופן שאין מקומות סביב השולחן. ממשרד האוצר גיא גולדמן, ממונה חקיקה ברשות המיסים. בדיוק יצא שנייה. בדיוק יצא. נתנאל מאגף התקציבים איתנו? בוקר טוב.

יובל צפריר. פה.

אפרת.

מהייעוץ המשפטי של רשות המיסים, אני מניח, שזה גיא,

כן. משרד הכלכלה עורך הדין גדליה הבר. מבנק ישראל עורך הדין רונן ניסים, בוקר טוב. אורי אלטלט.

תמר שטרצר-פישר. - - - בסדר גמור. אילנית מדמוני מהפיקוח על הבנקים. מלשכת עורכי הדין עורך הדין אורי גולדמן, תודה על הגעתך, בוקר טוב. ועורך הדין פנחס מיכאלי. יש איתנו כאן את ד"ר שני בר-טוביה. בואי תצטרפי. אנחנו תמיד מרגישים שאם ארגוני החברה האזרחית לא בשולחן, אז השולחן איכשהו נוטה לצד אחד. אני לא אציין לאיזה צד, אבל לצד אחד.

מאיר דוד, סליחה. כן, ממשרד הכלכלה. גם ממשרד הכלכלה.

תודה לכולכם על ההגעה. מייד נבקש מהיועץ המשפטי לוועדה להזכיר קצת את מושכלות היסוד במה אנחנו עוסקים. זה דיון שאומנם מתקיים לראשונה בוועדה בכהונתה הנוכחית, אבל הדיון הזה קשור כמובן לדיונים שהתקדמו כאן בעבר. אני רוצה לפתוח בשתי אמירות עקרוניות. אני שם בצד את מועד הגעתו של הצו לשולחן הוועדה. בעינינו, כשמונחים צווים, תקנות על שולחן הוועדה, חייבים להבין שהוועדה תעסוק בהם ברצינות וצריך לתת לה את הזמן לעסוק בהם ברצינות. אבל לפעמים אני יודע הדברים נדחים. את זה אני שם בצד. אני הרבה יותר מוטרד מפרקטיקה שבה הממשלה מגיעה לוועדה, לכנסת, מבקשת ממנה לאשר צו מסוים כאשר הממשלה באופן כללי לא עומדת בחובותיה על פי החוק. אני מוצא, אני אומר את זה כבר בראשית הדיון, טעם לפגם בבקשה של הממשלה שמונחת בשעה שהממשלה מפרה את הוראות החוק בכל מה שנוגע לדיווח לכנסת. ורק בלחץ מצד צוותי הוועדה טורחים ברגע האחרון כאילו לקיים את חובת הדיווח ומעבירים, 12 שעות לפני הדיון, על איזשהו נייר שהוא לא נייר אפילו רשמי של המשרד או הרשות הממשלתית המדווחת, משהו שהוא בקושי חצי עמוד. ואני מתקשה להבין את הציפייה שהוועדה תשתף פעולה עם אישור צו, קידום תקנות, כשברור לכל שלא היה שהות בידה לבחון דיווח עובדתי, לעסוק בו, לדון בו, לבקש בו הבהרות. אני לא יודע, כמעט הייתי אומר שיש לנו איזושהי מניעות להתקדם עם חוק כאשר הממשלה היא זו שלא עומדת בדרישות החוק, שדרך אגב היא יזמה. אין לנו דרך להטיל עיצומים כספים על הממשלה. אבל אני חייב לומר שאני במצב של מבוכה. והדיון הזה לא יתקיים בלי בירור לעומק מדוע הרשות שהייתה מופקדת על הדיווחים, במיוחד בשעה שרשות אחרת כן טרחה להגיש את דיווחיה, לא עשתה כן במשך שנתיים. וגם כשהיא עשתה כן עכשיו, זה רק בעקבות הדרישה שלנו ובצורה,

לא מספקת ולא ראויה. זו נקודה אחת. היא קשורה למערכת היחסים בין הממשלה לבין הכנסת. בסופו של דבר, הכנסת צריכה לכבד את עצמה,

ולהעביר אמירה ברורה: חברים, בואו, כשיש בחוק חובת דיווח, אז יש חובת דיווח. אבל מעבר לענייני היחסים בין הרשויות, יש פה דבר מטריד מבחינת הבסיס העובדתי שעליו מבקשים לנהל את המהלך, והדיון הזה לא יתקיים ללא בסיס עובדתי וללא הסברים מאוד מאוד מקיפים מה קרה. ולכן אני מודיע בפתח הדיון, הצבעה לא תהיה היום. אנחנו היום נשמע ונדבר ונראה. ברור לי שהצו הזה, הצו בעיקר, לא התקנות, אבל הצו מתכתב גם עם ענייני תקציב המדינה וחוק ההסדרים. אז אנחנו נדבר היום, נעשה רשימה מסודרת של עובדות, פרטים, תחומים שבהם צריך לקבל הבהרות. ובסדר, תלך הממשלה ותשלים במהירות רבה, אם זה חשוב לחוק התקציב, לחוק ההסדרים. ואז אנחנו נעשה את מלאכתנו נאמנה. אבל אני מודיע מראש היום, לאור אי עמידת רשות המיסים בחובותיה על פי החוק בכל מה שנוגע לדיווחים, ההצבעה לא תיעשה היום. הדיווח שלכם יטויב, יוגש בצורה רשמית על מסמך רשמי של רשות המיסים בחתימת הגורם המדווח שלוקח אחריות על הנתונים, כמו שרשות מינהלית צריכה לדווח לוועדה שמפקחת על פעולתה בכנסת. וחוץ מזה, נקבל את התשובות לדברים שמטרידים אותנו. אנחנו מודעים לזה שהכנסת כבר אמרה את דברה לגבי התהליך. אנחנו גם מכבדים את מהלכי הכנסת. אז ליבנו לא גס כשיש איזשהו מתווה שהכנסת קבעה אז. אין צורך להתחיל הכול מחדש, אבל צריך לקבל תשובות. וזה מוביל אותי להערה השנייה, שהדבר המרכזי שיעסיק אותנו, לפחות אותי, בדיון שעל זה עוד חבריי לא הצטרפו, אבל אני בטוח שרבים מהם היו מסכימים איתי אנחנו מאוד מאוד מוטרדים מהשפעת המהלך הזה על קבוצות אוכלוסייה שרמת הנגישות שלהן היום לשירותים בקנאיים מתקדמים או מתקדמים למחצה היא נמוכה. ואנחנו לא מצליחים בשלב הזה, למרות הדיונים המקדימים קיבלנו הרבה תשובות, צריך לומר, מהאוצר אבל אנחנו לא מצליחים עד הסוף להבין את עוצמת החשיפה של אוכלוסיות מוחלשות או אוכלוסיות שלא נגישות עדיין לשירותים בנקאיים, ואיך הסוגיה הזו עתידה להיפתר. וזה יעמוד במוקד הדיון שלנו, מעבר כמובן לפרטים הטכניים. יש עדיין שאלות שלא ברורות לנו. מה משמעות המעבר של אנשים לכרטיסי Debit, עלויות המהלך הזה. אם הבנקים היום מדינת ישראל ממלאים בצורה קפדנית את הוראות בנק ישראל ביחס להנפקת כרטיסים, לאי סירוב לפתיחת חשבונות בנק. על כל הדברים האלה אנחנו נבקש תשובות. ואנחנו שמים לנגד עינינו מצד אחד את הצורך להמשיך ולהיאבק בהון השחור, שזה אינטרס חשוב מאוד. יש גם אינטרס חברתי גדול במעבר מעבודה במזומן לעבודה, נאמר, יותר מסודרת. יש פה מהלך שמקל גם על הגנה על זכויות עובדים. זה לא נעלם מנגד עינינו. בסופו של דבר, הפעולה הזו היא פעולה שמאפשרת אשראי לקבוצות מוחלשות. גם פה יש עוד לבנק ישראל מרחק גדול לעשות כדי להבטיח העמדת אשראי לא רק לטייקונים למיניהם, אלא גם לאזרחים מוחלשים שלא נגישים היום לשירותים בנקאיים. אז לא נעלמות מנגד עינינו הסיבות למהלך הזה. אבל באותה נשימה נדבר גם ונדרוש תשובות על מה קורה עם האינטרס השני, שהוא יכולת הפעילות הכלכלית של שכבות מוחלשות. אז אלה דברי הפתיחה. אנחנו נשמע את היועץ המשפטי. אני שב ואומר, יש משהו, אפילו ברמה הבין-אישית קצת לא מכובד לצפות מיועץ משפטי, מצוות מקצועי של הוועדה, לקבל ברגע האחרון בעיצומו של עיסוק בחוק ההסדרים שכולו מגיע מהאוצר. יש פה קצת עבודה בוועדה, כפי שיודעים נציגי האוצר. יש משהו אפילו ברמה הבין-אישית שהוא לא ראוי בציפייה שיועץ משפטי יקרא חומרים שלכם שמגיעים ברגע האחרון. את המצגת למה צריך לעשות את התהליך הזה קיבלנו כבר לפני ארבעה שבועות. את מה שאתם חייבים לדווח על פי החוק קיבלנו בקושי אתמול בערב. אני אולי אוסיף עוד הערה כדי שכבר תוכלו להתחיל לעבוד בדרך. לאור זה שמשרד האוצר זה לא משרד האוצר, זה רשות המיסים לא דיווחה בשנתיים האחרונות, אנחנו נמצא דרך להאריך פה את חובת הדיווח. אני לא יודע איך נעשה את זה עוד משפטית, כי אנחנו לא מתקנים את החוק. אבל השנתיים האלה לא יתפוגגו, ורשות המיסים תהיה עם חובת דיווח, אם נאשר את הצו. והיא תעמוד בחובת דיווח הזאת. ואם היא לא תעמוד בחובת הדיווח הזאת, אנחנו נמצא את הדרכים לחסום את המהלך בהמשך. אני מודיע לרשות המיסים. אני רוצה לראות מה רשות המיסים תעשה כשאזרח לא יעמוד במועדי הדיווח לרשות המיסים.

אני מודיע מראש, הצו הזה והתקנות יאושרו כשנמצא פתרון משפטי, אפשר למצוא אותו במהירות, להארכת חובת הדיווח. דבר שני, הוועדה הזו בראשות קודמיי בתפקיד, אם אני לא טועה, חבר הכנסת לשעבר ניסן סלומינסקי, העירו משהו על מבנה התקנות מבחינת גובה הקנס המינהלי, ואמרו משהו לגבי המדיניות של הוועדה הזו לגבי הבחנה בין הליך פלילי לבין קנס מינהלי. האמירה המאוד ברורה של הוועדה בעבר לא באה לידי ביטוי בתקנות. אז אני כבר מודיע מראש כדי שהרשות המיסים תעשה את מהלכיה שהתקנות אני שם כרגע את הצו בצד לא תאושרנה, אלא אם תופנמנה בהן הערת הוועדה כבר מלפני שנתיים. לא תצא מתחת הוועדה הזו כעיקרון אתם יודעים, אני תמיד פתוח לשמוע, אנחנו בדיון אבל כעיקרון אני מודיע מראש שהכוונה שלנו היא להתנות את אישור התקנות בהגעה להסכמה על הבחנה בין גובה העיצום הכספי בהליך הפלילי לבין גובה העיצום הכספי שצריך להיות אחר במסגרת קנס מינהלי. לא נערער בתקנות האלה את עקרונות העבודה שלנו לאורך כל הדין הפלילי בהבחנה ובאופן שבו מבחינים בין גובה הקנסות בהליך הפלילי לבין גובה הקנסות בהליך המינהלי. ואני מציע לרשות המיסים לעשות במקביל את העבודה, אם היא רוצה את התקנות האלה. או שתביאו הצעה או שאנחנו נאמר מה אנחנו דורשים כדי לאשר את התקנות.

עכשיו סיימתי את ההקדמה הארוכה. ולכן נעבור עכשיו ליועץ המשפטי אלעזר.

עוד פעם באופן כללי, יזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים. ואז ניגש כמובן לנציגי הממשלה שיציגו בפרוטרוט את המהלך. בבקשה.

אני אציג כאן את המסגרת של הדיון גם לגבי הצו, גם לגבי התקנות. המסגרת היא כמובן החוק לצמצום השימוש במזומן שוועדת החוקה והכנסת חוקקו לפני כשלוש וחצי שנים ונכנס לתוקפו לפני קרוב לשלוש שנים, ב-1 בינואר 2019. כזכור, החוק קבע מגבלות שונות גם על שימוש במזומן, גם על שימוש בצ'קים. החוק קבע, הכנסת קבעה סנקציות שונות כלפי מי מפר את ההוראות הן לגבי צ'קים, הן לגבי מזומן, כשהחלוקה הכי בסיסית שיש בחוק היא בין עוסקים לבין לא עוסקים. יש עוד כל מיני חלוקות ופטורים. אני מדבר כרגע בכותרות. החלוקה הכי בסיסית היא בין העוסקים לבין מי שאינו עוסק. הסכומים ביניהם הם שונים. לעוסקים זה 11,000 שקלים. לאנשים שאינם עוסקים זה 50,000 שקלים.

האופן של הסנקציות, כיצד הן מוטלות, הוא שונה ביניהם. לעוסקים זה עיצומים כספיים. לאנשים פרטיים זה קנסות פליליים, שלפי התקנות שמונחות אצלנו, רוצים להפוך אותם לקנסות מינהליים. ולכן יש פה בעצם שני קהלים עם סכומים שונים ועם דרך אכיפה שונה של הסנקציות של כיצד לאכוף את מה שנאסר בחוק. כפי שהזכיר היושב-ראש, גם בנק ישראל וגם רשות המיסים היו מחויבים בדיווח לוועדה בשנתיים האחרונות, כל אחד לגבי תחומים שונים. בנק ישראל מסר את הדיווחים שלו לגבי צ'קים שסורבו מהסיבות שנקבעו בחוק. רשות המיסים רק אתמול העבירה דיווח חלקי או אני לא בטוח עד כמה הוא לא הספקתי לעבור עליו עד כמה הוא מדויק לגבי מה שהיא הייתה צריכה להעביר מבחינת העיצומים, הקנסות וההתראות לפי סעיף 44 לחוק. המסגרת של הדיון היא בעצם כזאת. יש לנו תנועה כפולה. אחד זה הצו שמבקש בעצם, לפי סעיף 33 לחוק, להפחית את הסכומים, שהסכומים לגבי עוסקים לא יהיו 11,000 שקלים אלא 6,000 שקלים, ולגבי מי שאינם עוסקים לא יהיה 50,000 שקלים אלא 15,000 שקלים. זה מכיוון אחד, זה הצו. והתקנות מבקשות בעצם להפוך את הקנסות הפליליים שמוטלים, שהם בעצם הסנקציה כלפי מי שאינו עוסק שמפר את ההוראות, ולהפוך אותם לקנסות מינהליים, לאכיפה מינהלית שאמורה להיות יותר מהירה ויותר יעילה. במועד חקיקת החוק, הוועדה פה הייתה מוטרדת ממספר נקודות. חוסר בנתונים שהוגשו לוועדה, שלא הוגשו לוועדה בעצם, מחדד קצת את החוסר הזה וקצת קשה לקיים דיון על בסיס היעדר בנתונים. בזמנו היושב-ראש דאז חבר הכנסת לשעבר סלומינסקי היה מוטרד, הוא והוועדה היו מוטרדים מכמה דברים, גם מאוכלוסיות שאין להן חשבונות בנק, שחשבונות הבנק שלהן מוגבלים, גם לגבי כרטיסי ה-Debit, החלופות, מה המשמעויות שלהן, מה העלויות שלהן. בזמנו היה דיון ארוך. הובאו פה גם אנשים מבנק הדואר. מה המשמעויות של הכרטיסים הנטענים בדואר. לא רק מה ההיקף של התפוצה של זה, אלא גם העלויות של זה.

אם אני זוכר נכון, שזה מוגבל בסכומים וגם עלויות של הטענה של זה, יש עלות לכל הטענה וכו'. והוועדה הייתה מוטרדת. הגיעה לפה נציגה של בנק ישראל, שאני לא זוכר את שמה, שהציגה מצגת ארוכה לגבי האמצעים החלופיים השונים, מה התשתית שלהם. וכעבור שלוש וחצי שנים, בעצם לא הוצגה בפני הוועדה תמונה. גם מה שנשלח אתמול על ידי בנק ישראל ועל ידי משרד האוצר ורשות המיסים אין בהם תשובות שנותנות, לטעמי לפחות, מענה מקיף לגבי הנתונים והדברים שהטרידו את הוועדה בעבר ושעל בסיסם הוועדה יכולה לדון אם ללכת למהלך נוסף של הידוק המגבלות והחרפת המגבלות. אני חושב שצריך שיהיו מונחים בפני הוועדה נתונים מבוססים של מה השפעות של זה מבחינת היקף המזומן,

כיצד כל המהלך הזה השפיע על צמצום ההון השחור. הרי בעצם היו כמה ראשים שבגללם הממשלה הגישה את הדבר הזה, בעקבות מסקנות דוח ועדת לוקר. גם הצמצום של ההון השחור, אין שום נתונים במה שנמסר לגבי איך זה השפיע על צמצום ההון השחור. לגבי היקפי גביית המס, כשהחוק הוצג לוועדה, אני לא זוכר את הסכומים המדויקים,

נמסרו לוועדה סכומים שנטען שתקציב המדינה יועשר בזכותם, בזכות האכיפה של החוק. נדמה לי שזה היה כמה מאות מיליוני שקלים בשנה. אני לא זוכר את הסכום המדויק. גם פה אין שום נתונים אם באמת החוק השיג את מטרתו, אם נגבו המיסים בצורה יעילה יותר. נמסרו כמה דברים לגבי הפרות, סכומי הפרות. זה עדיין לא אומר לגבי זה אומר אולי לגבי סכומי העיצומים שהוטלו. אין פה שום אינדיקציה אם זה הוביל לצמצום ההון השחור או לא. אם גביית המס עלתה בעקבות החוק. בזמנו כשהוא הוצג פה בוועדה, האוצר שלח לפה שוב, אני מצטער שאני לא זוכר את שמו אחד מהחוקרים של האוצר שהציג פה כיצד הגיעו לחישובים. ונתנו את צרפת כדוגמה לאיך שיעור גביית המיסים עלה שלוש שנים אחרי כניסת החוק לתוקף. היה מצופה שגם פה יהיה איזשהם נתונים לגבי אם שיעור גביית המיסים עלה, אם הוא עלה בעקבות המגבלות שהוטלו וכו'.

משתנה מאוד מאוד קריטי זה כל הנושא של הקורונה. כיצד היא השפיעה על כל הדבר הזה, לטובה, לרעה. מה השלכות של זה. האם נכון דווקא בנקודת הזמן הזו שאנחנו עדיין בשלהי, זאת אומרת, מגפת הקורונה לא פסה מן העולם, האם זו הנקודה וזה הזמן לעשות את זה או שדווקא צריך לחכות עם הדבר הזה? זה המבנה הכללי. כמובן נעיר את ההערות הנקודתיות גם לגבי הצו וגם לגבי התקנות כשניכנס לגופו של עניין. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית, עוד לפני שנכנסים לגופו של עניין, שלפחות כמי שליווה את חקיקת החוק מטעם הוועדה לפני שלוש וחצי שנים, גם אז הדברים נעשו בחוק ההסדרים ובלחץ של זמן ובלי הרבה נתונים שהובאו לוועדה. ועם זאת, אפילו אז שזה היה במסגרת חוק ההסדרים, היו דיונים מאוד מאוד ארוכים והובאו לפה אנשי המקצוע מבנק ישראל וכו'. ולעומת זאת, פה לא הונחה תשתית עובדתית מספקת,

בפני הוועדה מה קרה כמעט בשלוש שנים מאז שהחוק נכנס לתוקף, איך זה השפיע, למה מוצדק להוריד את הסכומים לגבי הנושא של תקנות העבירות המינהליות נדבר בהמשך אבל מבחינת הסכומים, אם יש לזה הצדקה, כיצד השפיע על הדברים עד עכשיו, ולמה בעצם מוצק ללכת לשלב הבא. בסדר. אנחנו נעבור עכשיו למשרד האוצר. חבריי, אני רוצה להציע את הדבר הבא. קודם כול, בוקר טוב, חבר הכנסת דיכטר, חברת הכנסת ענבר בזק. תודה על הצטרפותכם לדיון. אני רוצה להציע את הדבר הבא. תראו, אנחנו לא עסוקים פה בשאלת הרציונל. ראשית, כי אני חושב שהרציונל - - ברור. - - יחסית ברור, ושנית מכיוון שיש חוק כנסת.

אנחנו לא עוסקים פה בפתיחת חוק הכנסת שחוקק. זה לא מה שמוצב על סדר-יומנו. אני ראיתי כמובן את המצגת. גם אנחנו דיברנו טלפונית. כמובן אם חברי הכנסת הנוכחים ירצו לשאול על זה שאלות, אז בבקשה. אבל אנחנו כרגע עסוקים לא במה הצדקות לחוק. אנחנו כרגע עסוקים במה קרה מרגע חקיקת החוק עד הרגע הנוכחי. מה המסד העובדתי שמונח לפנינו, איך משרד האוצר רואה את הפתרונות שעומדים לרשות הציבור. מה משרד האוצר מתכוון לעשות כדי לטייב את הפתרונות האלה,

ביחד עם בנק ישראל בחלק מהמקרים. אחרי ההצגה שלכם, אנחנו נעבור לבנק ישראל. גם כאן, בסדר? לא זקוקים לנתוני מאקרו על תופעת ההון השחור. אנחנו צריכים לשמוע מה בנק ישראל עשה מרגע חקיקת החוק עד עכשיו בכל מה שקשור בתחומי אחריותו לגבי החוק הזה. אנחנו רוצים לשמוע אמירות איפה אתם נמצאים מבחינת הנגשת או הבטחת הנגישות של הציבור הרחב לפתרונות חליפיים לשימוש במזומן. ואז נגיע בסוף לרשות המיסים, כך שלרשות המיסים יש הרבה זמן להתכונן גם להסבר מעמיק למה לא דיווחתם לכנסת, והפרתם את החוק. ואיך אתם מציעים לטייב את הדיווח שהגשתם לנו אתמול בלילה, ומה התשובה שלכם לגבי דרישת הוועדה מדורות קודמים ליצירת הפער בין הקנס המינהלי לבין הקנס הפלילי. אז אנחנו נותנים לרשות המיסים - - - רק אוסיף, היושב-ראש. אני כן אשמח גם שתוסיפו, חוץ מהדברים שהיושב-ראש אמר, גם התייחסות שאין באף אחת מהמצגות שהוגשו, גם התייחסות לשאלה של כיצד זה השפיע על צמצום ההון השחור. בוודאי. וכיצד זה השפיע על שיעור גביית המס.

אלה היו המטרות שהוצגו בפני הוועדה.

אז, נתנאל?

נחכה רגע שהמצגת תעלה.

זו המצגת של משרד האוצר.

שמי נתנאל אשרי ממשרד האוצר. אני אשתדל להתמקד באמת במה שיושב-ראש הוועדה ביקש. המצגת כן עוברת כמובן גם על המאקרו. אנחנו לא נתמקד במאקרו, ונציג את מה שצריך. רק שהיא תעלה. אנחנו מצביעים על זה היום? לא?

לפחות על הצו אנחנו נחתור להצבעה השבוע, כי הדבר הוא חלק לא חלק מחוק ההסדרים, אבל הוא חלק מקביעת מסגרת התקציב. אבל אנחנו נעשה את זה אחרי שנשמע ונקבל את כל התשובות.

מקווה שהתגברנו על הקשיים הטכניים.

כמו שהציג היועץ המשפטי, מגיעים היום לוועדה. מונחים על שולחן הוועדה שני מסמכים. האחד הוא הצו לצמצום השימוש במזומן, בהמשך לסעיף 33 לחוק, והשני הוא תקנות קנס מינהלי, שנועדו לתמוך ולהשלים, שניהם כאחד, את המהלך שהתחיל עוד בשנת 2013 והמשיך בחקיקת החוק ב-2018 של צמצום השימוש במזומן. הצו מונח על שולחן הוועדה כהמשך להחלטת הממשלה שעברה בליל התקציב וכחלק מהצעת תקציב המדינה. וכך הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע. המסגרת של הדיון נעבור בקצרה על ארבעה נושאים: הרקע, מה המצב הנוכחי, נדון שנייה באמצעים התחליפיים, וכאן גם ישלימו אותנו השותפים והעמיתים מבנק ישראל, ונדבר על מה שקשור לשכר. אז באמת שנייה התעכבות על המאקרו, באמת לרגע אחד. ההון השחור הוא תופעה שמאוד קשה לאמוד אותה מאופן טיבה וטבעה. מדובר בכלכלה נסתרת, נעלמת. יש כמה שיטות מקובלות בעולם והשונות ביניהן היא מאוד מאוד גבוהה. זה נע בין 8% ל-22% תוצר. ההערכה המרכזית שלנו כרגע מדברת על כ-15% תוצר שהם כ-210 מיליארד שקלים. לא משנה באיזו מתודולוגיה מסתכלים על זה, ישראל נמצאת מעל קו המגמה ביחס לתוצר, ובטח ובטח מעל רוב המדינות המפותחות בשיעור ההון השחור בכלכלה שלה. דוגמאות לזה אפשר לתת המון. גם עסקים ששמים שטרות בצד, כל מה שקורה במסגרת מה שאנחנו מכנים "הגיג אקונומי", עבודות קטנות וכל מיני דברים כאלה שנעשים מתחת לאף ובעצם יוצרים חוסר שוויון במערכת המס וגם מקטינים את הגביה שלה. אז באמת אם מסתכלים על המכלול, נורא חשוב לנו להגיד,

הוא אמצעי תשלום לגיטימי. הוא אמצעי תשלום לגיטימי, ואנחנו לא רוצים לאסור את השימוש במזומן, זה לא היה הרציונל של החוק. הרציונל הוא לצמצם את השימוש במזומן, שהוא בעצם הדלק המניע של הכלכלה השחורה. ותוך כדי שהוא פוגע בהכנסות המדינה, שכמובן מהזווית האוצרית זה דבר חשוב, יש המון תועלות אחרות בצמצום הכלכלה השחורה והמזומן בפרט, בין אם מדברים על שוויון בנטל המס, בין אם מדברים על התחרות בתוך המשק, בוודאי ובוודאי מה קשור לפשיעה ומימון פעולות טרור. הממשלה רואה בקידום המהלך הזה של צמצום השימוש במזומן חלק אינטגרלי מהמהלך של צמצום הפשיעה, בוודאי ובוודאי במגזר הערבי, וכהמשך מוחלט להחלטת הממשלה שעברה בתחילת השבוע בנושא שהקצתה מיליארדים לטובת העניין הזה. המטרה של החוק, מתוך ההבנה שלנו, היא לא לפגוע או לצמצם את השימוש של אנשים שהם עבריינים פר אקסלנס, אלא לצמצם את היכולת להניע כסף מזומן במערכת, ולכן את היכולת של גורמים עבריינים כאלה ואחרים להשתמש בו בצורה שתשפיע לטובה. שאלתם מה קרה בעקבות הקורונה, ואני חושב שזו נקודה שחשוב להתעכב עליה, ואני חושב שהגרף הבא ממחיש יותר מכל אולי את הצורך של מה קורה עכשיו. תראו מה קורה עם המזומן בידי הציבור מרגע שפרצה הקורונה. אנחנו בסדרי גודל של עלייה של 35% כמעט מיידית. אינדיקטורים שאנחנו מקבלים מבנק ישראל מדברים על זה שעיקר העלייה נובעת לא מריצה לבנקים ומשיכה אדירה של מזומן על ידי הציבור, אלא מירידה גדולה מאוד בהפקדות, בהפקדות בעיקר של עסקים. הבעיה של המזומן הזה שעולה ובינתיים לא יורד, למרות שאנחנו נמצאים בשלבים של התאוששות כלכלית מהמשבר, בעינינו, היא אינדיקציה, יכולה להיות אינדיקציה בעייתית לאיזושהי פרקטיקה שמתחילה להתגבש ולתפוס מקום של קבע בקרב חלק מהעסקים ששומרים מזומן. זה מאוד מאוד מדאיג אותנו, והעלייה הזאת היא חריגה במיוחד. גם בנתונים שאתה מראה פה רואים שמכניסת החוק לתוקף בינואר 2019 עד לפרוץ הקורונה הייתה עלייה.

אומנם עלייה מתונה, אבל כמו העלייה שלפני כן. זה אומר שהחוק לא השפיע?

תכף נעשה drill down, לצורך העניין, לארבע שנים,

ואני אנסה לטעון בפניכם שהחוק כן השפיע, לפחות ברגע אחד שהיה לפני הקורונה. כמובן שהקורונה טרפה לנו את כל הקלפים והמזומן בידי הציבור הגיב הרבה יותר חזק לקורונה מאשר לחקיקה הזאת. וזה לטעמכם לא הצדקה, אם הקורונה טרפה את הקלפים, לאפס את משך הזמן של החוק, ושתקופת ההתארגנות וההמתנה והטיוב מתחיל מעכשיו? הקורונה טרפה את הקלפים לא רק לכם.

גם לעסקים הקטנים, גם לעובדים. אז נגיד שני דברים. סעיף 33 לחוק בעצם הסמיך את השר להביא לאישור הוועדה את השלב השני הזה החל מה-1 בינואר 2020, וזה היה אז סדר גודל של שנה. כמובן שעבר זמן הרבה יותר ארוך מזה. גם הצו שאנחנו מביאים היום, התחולה שלו, גם במסגרת הדיונים עם השותפים בבנק ישראל ולבקשתם וגם בהסכמתנו המוצדקת, לדעתי, הוא אמור לחול החל מה-1 באוגוסט 2022. יש לנו זמן התארגנות. יש גם לציבור זמן התארגנות. יש לנו כוונה מלאה, בשותפות עם רשות המיסים, גם לפרסם את העניין הזה כמו שצריך ולהעמיד לרשות הציבור את כל הכלים שהוא צריך כדי להתמודד עם הסיטואציה החדשה. שוב אני אומר, בראי הגרף הזה, אנחנו חושבים שהקורונה, הקלף המרכזי שהיא טרפה הוא דווקא קלף לטובת קידום צמצום השימוש במזומן. הגרף הזה, בעיניי, מדבר בעד עצמו.

עוד שאלות?

אני רק אומר באמירה צדדית שאם הצו עתיד להיכנס ב-1 באוגוסט 2022, קשה קצת לקבל את הקשר הישיר שלו או הדרמטי שלו למסגרות התקציב של 2021 ו-2020. עכשיו אני, עוד פעם, הממשלה הגישה את הדברים, אבל

קשר לוגי. צו שנכנס בשליש האחרון של שנת 2022, קשה להבין איך הוא משפיע בהיקפים של מאות מיליוני שקלים על המסגרת התקציב 2022. כמובן. אז תכף גם נראה בגרפים איך עצם המעבר של החקיקה בפעם הקודמת, עוד לפני הכניסה לתוקף, ובטח ובטח לפני תקנות קנס מינהלי שאנחנו מביאים לוועדה היום, היה להם אפקט מצנן משמעותי. הוא חלק אינטגרלי מהאופן שבו אנחנו מסתכלים על החוק. וכמובן שגם הפנמנו גם את ההפנמה של הציבור ואת ההתקדמות במסגרת הסכומים שהוערכו לתוספת הגביה ממיסים. ויש פער בין 2022 לבין 2023 ואילך. האמת שדווקא הנתונים אה,

הקשר שאני כן רואה לחוק ההסדרים זה מהרפורמה של הבנקאות הפתוחה. הסיפור הזה של הצמצום של שימוש במזומן, הבעיה העיקרית שלו היא באמת עלויות האשראי.

והרפורמה של בנקאות פתוחה תבטיח לציבור שתהיה יותר תחרות, ירידה בעמלות אשראי. מקווים. זאת אומרת, יש פה תמיכה בעצם בחוק ההסדרים.

תכף אנחנו גם נשמע מבנק ישראל, בוודאי. צריך לומר שהנתונים שהראית לגבי העלייה הדרמטית בשימוש במזומן מעוררים שאלה,

אחד הדברים שהטרידו את הוועדה בחקיקת החוק היה שאלת האכיפה של החוק. ואחד הטיעונים שנדונו פה בוועדה הוא איך אפשר לאכוף חוק שבין אנשים פרטיים שאני קונה ממך משהו, נותן לך מתנה בבית שלי,

שזה דבר שבעיות האכיפה שלו הן מאוד מאוד קשות. זה אחד הדברים שהטרידו את הוועדה בזמנו. ולעניין הזה, גם אם תקנות העבירות המינהליות היו כבר בתוקף לפני שנתיים,

זה לא משנה. הקושי הוא אותו קושי. ודווקא הנתונים האלה,

ככל שאני, אני לא מומחה בנתונים ובסטטיסטיקה, אבל מלמדים שיש באמת קושי גדול באכיפה. כי עצם העובדה שמגפת הקורונה הביאה לעלייה כל כך דרמטית בהיקף המזומן למרות שהחוק הזה קיים מלמד שיש קשיי אכיפה מאוד מאוד גדולים של החוק הזה. כי אם האכיפה הייתה טובה, לא הייתה אמורה להיות עלייה כזאת דרמטית. תכף רשות המיסים תרחיב.

יש לי הסבר לעלייה דווקא. אני באה מהעולם העסקי. אז יש לי הסבר שאני חושבת שהוא די מדויק. יש פה שילוב של שני דברים.

תקנות פיצוי לעסקים שדרשו ירידה של 40% גרמו להרבה מאוד עסקים שבחיים לא חשבו להעלים הכנסות, הרבה מאוד עסקים העלימו הכנסות כדי לעמוד בקריטריונים. זה דבר אחד שקרה. דבר שני שקרה בתקופות הסגרים, היו עסקים, אני יודעת פשוט ממקרים שהגיעו אליי, היו עסקים שרצו להמשיך לעבוד והם פחדו כי היה אסור להם, כמו קוסמטיקה, כמו ספרים, שפשוט אמרו ללקוחות: אנחנו נקבל אתכם רק במזומן. והדבר השלישי שקרה עם מתווה החל"ת הוא שכשהעסקים רצו לגייס בחזרה עובדים, הרבה עובדים אמרו: אנחנו יכולים לעבוד רק במזומן, כי אנחנו רוצים להמשיך לקבל חל"ת. חברת הכנסת בזק, הדברים שאת מתארת הם נכונים. אבל הם מסבירים למה יש עלייה במזומן. הם לא מסבירים את נושא האכיפה. את נושא האכיפה. זאת אומרת, אדרבא. דווקא בגלל התופעות שאת ציינת, זה מראה שיש קושי. בואו, שנייה, שנייה.

רגע, אני רוצה, אם אפשר, רק לסיים ולהגיד. כן.

הסכנה הכי גדולה במה שקרה פה ובמגמה הזאת היא שהעסקים שבחיים לא היו מעלים בדעתם להעלים מס, העלימו מס. כי באמת היה איזה סוג של חוסר ברירה או מין תחושה שזה לגיטימי כרגע, ונוצר סטנדרט חדש. ולכן עכשיו אנחנו צריכים לחדד ולחזק את האכיפה כי הסטנדרט הזה יישאר אם אנחנו לא נעצור את זה כאן.

בסדר. לכן אני חושב שבגדול אנחנו סומכים ידינו, ראשית על החוק, ושנית על המהלך. אבל כן, בבקשה. כן. בואו נמשיך. באמת החוק הנוכחי, כמו שהסביר היטב היועץ המשפטי, הוא לא תהליך שמתחיל היום. התהליך התחיל ב-2013 עם ועדת לוקר. המלצות רבות של הוועדה התקבלו. ואחת מהמלצות הייתה להוריד את סכומי השימוש במזומן ל-5,000 שקלים. ההמלצה הזאת התקבלה על בסיס השוואה בין-לאומית וגם עוגנה בהחלטת ממשלה, פעם אחת באימוץ החלטות הוועדה, פעם שנייה בהחלטת הממשלה האחרונה שהתקבלה באוגוסט. החוק המקורי עבר ב-2018, נכנס לתוקף ב-2019, ומה שאנחנו מגיעים איתו לשולחן הוועדה היום זה בעצם השלמה של המהלך הזה שנמשך כבר למעלה משמונה שנים. אבל לא הבנתי. אם השלב הראשון נכשל, אז מה זאת אומרת עכשיו לוקחים בערכים, בעיניי, מטורפים

גם בעיניי העצמאים, ראינו את המסמך של לה"ב ולרדת בחצי לגבי פרטיים, ולרדת מ-50,000 ל-15,000 לגבי העסקים? אני חושב שבצדק אמר היועץ המשפטי, אנחנו מחפשים איזושהי תשתית עובדתית כדי שיהיה אפשר לעכל את זה, שלא לומר לבלוע. אתם שמים את הגרף. הגרף שהראית פה, תשמע, הוא מראה שהעסק לא עובד, בוודאי לא עובד לפי מערכת הציפיות של כל הגופים שהיו עסוקים בזה, כולל החקיקה, כולל בנק ישראל, כולל האוצר. ופה אתה עובר הלאה כאילו שזה איזה סיפור הצלחה ואומרים: אם זה הצליח, השלב הראשון, בואו נכנס לשלב השני. אני לא שמעתי ממך או ממישהו איזושהי אמרה: שלב א' נכשל.

טוב, אנחנו - - - אז יש את הקורונה. אנחנו לא יודעים לומר איך זה היה מתנהל לולא הקורונה. הקורונה נתנה לזה בוסט לא נורמלי. אין שום מילה בנושא הזה. זה קצת מוזר, הייתי חייב לומר.

אני לא חושב שהשלב הראשון נכשל. אבל אני אנסה להשיב לך וגם למה שנאמר פה קודם - - כן. - - לגבי מה שקרה במהלך הקורונה. פעם אחת, צריך לזכור שהחוק הנוכחי מדבר על עסקאות מעל 11,000 שקל. אלה לא עסקאות שגרתיות במזומן, בלשון המעטה. זה מיעוט שבמיעוט בעסקאות, אני לא יודע אם החברים פה, מתי פעם אחרונה יצא להם לעשות עסקה בכלל בסכומים האלה, ובטח ובטח עסקה במזומן בסכומים האלה. מדובר על עסקאות חריגות - - - רגע אבל אין - - - חברים,

רגע, רגע, יקיריי. שנייה, סליחה.

אנחנו נשמע עוד כמה דקות את הצגה ונעלה אז שאלות. כן, בבקשה.

רק רציתי להגיד שרשות המיסים גם תתייחס למה שהיה עם האכיפה במהלך שנת 2020,

אבל אנחנו עדיין מעניינים. אמר היועץ המשפטי, אנחנו נרצה לראות את ההשפעות.

לא, אבל, תראה, 25% מאזרחי ישראל עושים את מה שאתה אמרת שאתה לא מכיר. הם עושים את זה בצורה מאוד מובהקת. ואתה יודע את זה. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולומר: מי בעצם כאן חווה עסקה כזו? אנחנו לא עוסקים פה בחוויות אישיות. אה, לא. חד-משמעית. אנחנו עשינו שני סקרים בעניין הזה, והממצאים שלנו תאמו בדיוק את מה שאמרתי. מדובר במיעוט שבמיעוט בעסקאות. אלה עסקאות חריגות. ובטח ובטח כשמדובר באוכלוסיות חלשות, אלה עסקאות עוד יותר חריגות. ונשמח גם לדבר על זה.

בבקשה, בואו תמשיכו ואנחנו נעצור - - - אבל בואו נציג שנייה את האינדיקטור.

רק חשוב לי לדייק משהו מסוים. הצגה שלך היא טיפה, היא לא מדויקת. עסקאות של 11,000 לפי החוק לא חייב להיות שכל ה-11,000 משולם במזומן.

אתה מתאר כאילו סיטואציה של: מי עושה עסקה ב-11,000 שכולה במזומן. האיסור בחוק הוא לא לשלם 11,000 שקל במזומן, הוא שאם העסקה היא 11,000 שקל, אסור לשלם יותר מ-10% ממנו במזומן.

אם עשיתי עסקה ב-15,000 שקלים, אז אני עובר על האיסור לא רק אם שילמתי 15,000 שקלים במזומן, גם אם שילמתי 2,000 שקלים במזומן ואת השאר בצ'ק או בהעברה בנקאית, עדיין עברתי את האיסור. אז חשוב לדייק. זו הצגה לא מדויקת לוועדה. יש עסקאות בסכומים האלה.

זה באמת, אולי התחושה שכאילו מישהו מסתובב עם סכומי כסף כאלה במזומן היא קצת תחושה. אבל זה לא מה שכתוב בחוק.

כן.

לגבי אינדיקטורים להצלחת המהלך, כמו שאמרתי קודם, ולגבי אפקט המצנן שלו, לצערנו, היה את הסיפור של הקורונה, ולכן קשה לעקוב אחר הצלחת המהלך לאורך שנים ארוכות יותר ממה שהתחולל ב-2019 בעקבות האפקט המצנן של עצם חקיקת החוק. זה בעצם מה שאנחנו רואים פה. בגרף הקודם, הרזולוציה הייתה מאוד מאוד גדולה ולכן היה קשה לראות את זה. אבל אם מסתכלים קצת ב-drill down, אם מסתכלים בזום-אין על הדבר הזה, רואים שהמגמה של הגידול בכמות המזומן בידי הציבור ב-2019 פחתה בצורה משמעותית. הייתה פה גם שבירה בעצם של המגמה שבה המזומן בידי הציבור גדל יותר מקצב הצמיחה. ולראשונה ראינו בעצם גידול בכמות המזומן בידי הציבור שנמוכה מקצב הצמיחה. ובעצם מייצגת איזשהו צמצום בשיעור המזומן בידי הציבור לעומת, נקרא לזה, זה לא המונח הכלכלי הנכון,

לצורך העניין, כמות הכסף במשק. אז איך מסתדר עם הגרף הקודם שהראה שמ-2019 ל-2020 הייתה עלייה?

כי זה מראה רק עד 2019. לא.

הרזולוציה בגרף הקודם הייתה מאוד גדולה וקשה לראות פה תנודות של 2 מיליארד שקל.

מ-2019, מהרגע שהחוק נכנס לתוקף, עד 2020 הייתה עלייה מוחלטת בשיעורים מוחלטים, בשיעורי המזומן.

זה ביחס לצמיחה. עלייה של 1.3 מיליארד.

זו עדיין עלייה. שוב, נכון. וב-2019 זה רק, זאת אומרת, אתה מדבר על 2019, זה אומר שב-2019 ובמהלך 2019 הגידול היה 1.3 מיליארד?

יש גידול. אבל ביחס לצמיחה. בבקשה, חברים.

וזה האינדיקטור המרכזי שלנו להצלחה. רשות המיסים גם תדבר על פעולות האכיפה. כך שאני חושב שלהגיד שהמהלך נכשל זו אמירה שהיא - - - מה היו הציפיות שלכם בעת התקנת החוק להיקפים מהניסיון שנלמד בעולם?

אני לא מזלזל בכל אחוז, אבל אתה מבצע רפורמה דרמטית בתחום השימוש במזומן, ובסוף רואה שמה שיש לנו כאן הוא ירידה של 2% אחרי הפעלת החוק. עם כל הכבוד, בכל זאת יש גם עיצומים כספיים. הם כן הועלו, על פי הדיווחים. נכון שעל הצד הפרטי זה לא הופעל. מה היו הציפיות שלכם לגבי תחזיות שלכם?

לגבי תוספת הגבייה?

לא תוספת הגבייה, אלא השפעה של החוק על שיעור השינוי. עמדתם ביעד? צריך להגיד שהחוק כן ראה קדימה וקבע את הנמכת הסכומים בהמשך כעניין עיקרוני שצריך לקרות. כמובן שיש בחינה מקצועית. זה ברור לי. אבל אני שואל אם זה מה שציפיתם? מה הציפיה שלכם שיקרה בעקבות התיקון הזה? הציפייה היא תמיד, כפי שנתנאל אמר, ציפייה לירידה בהיקף המזומן. אבל כפי שנתנאל אמר, הייתה בעיה בקורונה לתקופה. אנחנו נרחיב על כך כשנדבר על אכיפה, על עליית השימוש במזומן. יש אפשרות שהיא קשורה למענקים שניתנו, ומענקים ניתנו על ירידת מחזורים, אני מזכיר. אנחנו נגיע לזה בהמשך כשנדבר על האכיפה. בבקשה.

באמת, נראה לי שכאן יש פחות צורך להרחיב, כי באמת היועץ המשפטי הציג בצורה מצוינת את מה שעובר, את מה שעבר בפעם שעברה ומה שאנחנו מבקשים להעביר היום. כמובן שכנדרש בחוק, הובאו לשולחן הוועדה הסכמות נגיד בנק ישראל, שרת הכלכלה ושר המשפטים, ומונחות לפניכם, בהקשר של צמצום של הצו וצמצום השימוש במזומן. נגיד מילה לגבי מזומן ברשות הפלסטינית. סעיף 42 לחוק מאפשר למעשה לדחות את תחולת החוק על תושבי האזור. לצערנו, במסגרת שיחות שערכנו גם עם רשות האוכלוסין וגם עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, עם בנק ישראל ועם משרד המשפטים, לא הצלחנו בינתיים להגיע לפתרון שיאפשר העברת משכורות במזומן לעובדים מהרשות הפלסטינית. אנחנו עובדים על זה במרץ. בינתיים, אנחנו נביא לשולחן הוועדה דחייה נוספת בשנה אחת של תחולת החוק על תושבי האזור, מתוך תקווה ואמונה, ואני רוצה להגיד עם אחריות אישית, שנמצא פתרון במהלך השנה הזאת לטובתם של תושבי האזור. לא. ראשית, אנחנו תמיד שמחים שאנשים טובים לוקחים על עצמם אחריות אישית. אבל אני בטוח שלמשל נציגי רשות המיסים בדיון לפני שנתיים לקחו על עצמם אחריות אישית לדווח לוועדה.

אנשים טובים, זה בסדר. אנחנו לא עוסקים באחריות אישית. אנחנו עוסקים בפתרון בעיות.

מה שאנחנו רושמים כאן בהקשר הזה הוא שהאוצר מודע לזה שהוא חייב להביא פתרון בהקשר הזה. אני מבין שהפתרון הזה הוא גם במסגרת זה לא בצו. זה בחוק, נכון? הארכת המועדים זה בחוק. פורסם תזכיר לפני שבוע להערות הציבור על הארכה בשנה נוספת. בסדר גמור.

אני חייב לומר, אתה יכול לתת לנו הסבר,

לחבר הכנסת ענבר או למי. בשקף של המזומן בידי הציבור שנשאר גבוה, שמת נתונים מסוג אחד. בשקף של השפעת החוק, שמת נתונים מסוג אחר, שלא לומר על מגמה אחרת לגמרי. אתה יכול להסביר את הסתירה הזו בשקפים? כן, בוודאי, בוודאי. השקף של המזומן בידי הציבור נועד לשקף לוועדה ולחברי הכנסת מה התחולל במהלך הקורונה. ולכן היה חשוב לנו להראות את המלאים.

אבל הוא מציג את הנתונים גם לפני. את סך המלאי. הוא מציג נתונים החל מ-2017.

אוקיי. מראה את הקפיצה בזמן הקורונה.

בשקף כאן, בגלל שהתנודות הן יותר עדינות,

הוא מתחיל מ-2016 ולא מ-2017, כי רצינו להראות עוד שנה אחורה. רצינו להראות את הדלתאות בעצם כדי שהנתונים שיוצגו בפני הוועדה יהיו יותר שיקופים. נורא קשה לראות, אם היינו מציגים כאן את כל המלאי, בעצם את המגמה ואת השינוי במגמה. טוב. הלאה, כן. אמצעי תשלום חליפיים וגם כל נושא האכיפה והקנסות והפרסום, ירחיבו על זה עוד רגע השותפים גם מבנק ישראל גם מרשות המיסים. אבל נגיד איזושהי מילה על זה. יש קטלוג יפה של אמצעי תשלום חליפיים בין אם דרך הבנקים, בין באמצעות אפליקציות שנמצאות מאוד בעלייה וכמובן הכרטיסים הנטענים וכרטיסי ה-Debit. נאמר פה קודם לגבי סכומי העסקאות בכרטיס נטען, אז אני שמח לבשר לוועדה שבעקבות הידברות גם עם בנק הדואר, סיכמנו איתם על העלאת הסכומים שיתאפשרו לבצע בעסקה אחת מ-6,000 ל-11,000 כמהלך משלים לחוק הזה וכדי שהכרטיס הנטען יוכל להוות באמת תחליף ראוי ולא יהיה מוגבל ב-6,000 שקל לעסקה כמו החוק עצמו. ומה העלויות של הכרטיס שנטען?

כמה הטענה הראשונית וכמה כל הטענה אחרי זה? תכף נדבר גם על העלויות. נַראֶה שנייה את המגמות. אבל אני חושב שבנק ישראל יציג את זה טוב ממני. אנחנו רואים גידול משמעותי גם בשימוש בכרטיסי Debit, גם בשימוש בכרטיסים נטענים, בוודאי ובוודאי בשימוש באפליקציות בשנים האחרונות. כמה כרטיסי Debit יש היום בישראל וכמה כרטיסים נטענים? כי הגרף הזה מדבר על מגמת גידול. נכון, נכון.

בנק ישראל ירצו לענות? ויש את הנתון הזה במצגת של בנק ישראל. אנחנו נגיע לזה, בסדר?

לגבי אכיפה, אוקיי? מאז שפורסם החוק או מרגע שהוא פורסם, היה מבצע פרסום גדול ברשות המיסים, גם הוכשרו 2,000 עובדי הרשות לבצע ביקורות. אני בטוח שרשות המיסים תרחיב בעניין הזה, בתפיסת הפעלה של הביקורות, בתפיסת הפעלה של האכיפה שהרשות גיבשה ונכסה לתוקף כבר מאז. אנחנו מדברים על עשרות אלפי ביקורות שנערכו. למרות העובדה שתקנות הקנס המינהלי לא היו בתוקף, נשלחו מכתבי האזהרה ועל הסכומים שמגיעים עד 400 מיליון ו-500 מיליון שקל בהפרות שנתפסו מאז. מה זאת אומרת 400 מיליון הפרות?

שסכומי העסקאות? שסכומי העסקאות היו בשיעור הזה. והקנסות שהיו אמורים להיות מוטלים הגיעו לגובה של 144 מיליון שקל,

זה הנתון מרשות המיסים?

סכום ההפרות ב-2021 הגיע ל-420 מיליון שקלים שנתפסו. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. בסדר גמור.

זהו. לגבי שכר, אני חושב שאולי לא צריך לומר, אבל בכל זאת נאמר. ברור שיש בעיה קשה עם תשלום שכר במזומן, והוא יכול לשמש להמון דברים שאנחנו לא בעדם בשום צורה, החל מהימנעות מתשלומי רווחה וכלה בגידול בסך המזומן בשוק עצמו כשבתווך יש לנו את הניתוק מהמערכת הבנקאית שמספקת הרבה יתרונות למי שנמצא בתוכה, ובוודאי ובוודאי מעסיקים שמשתמשים בתשלום במזומן כדי לשלם סכומים נמוכים משכר המינימום. לכן אנחנו שמחים להביא לוועדה גם את צמצום המגבלות על מתן שכר במזומן, כמובן בשיתוף עם שרת הכלכלה ועם משרד הכלכלה. נגיד מילה על זה בהקשר של הקנסות המינהליים שמגיעים, שגם בשיתוף עם משרד הכלכלה,

הקנסות לעוסקים, בעצם למועסקים, יהיה נמוך יותר מסכום הקנסות שמוטל על המעסיקים בגין העברת שכר מעל ל-6,000 שקלים מתוך ההבנה של האסימטריה ביחסי הכוחות בין העוסק למעסיק בעניין הזה. סכום הקנסות על העוסק, על המועסק בעצם ירד ל-5% בלבד ותינתן תקופת היערכות של שנתיים - - שנתיים. - - שבה ייתנו התראות בלבד.

כמובן שיש אפשרויות אלטרנטיביות למתן שכר, והן מופיעות כאן בפניכם, החל מהעברה בנקאית שזה הדבר הנפוץ ביותר דרך המחאות. למי שיש חשבון בנק כמובן.

דרך המחאות וכלה בכרטיסים נטענים מסוגים שונים שעושים בהם שימוש כבר היום. יש לכם נתונים לכמה אנשים אין חשבון בנק?

תכף נגיע לזה, לבנק ישראל.

תכף בנק ישראל ישקף.

חברת הכנסת בזק, זה לא רק מי שאין לו חשבון בנק. גם מי שיש לו חשבון בנק שהוא מוגבל. גם כאלה שהחשבון הבנק מוקפא.

תכף אנחנו נדבר על העניין הזה.

והשפעה משקית, אז ברור שאנחנו מדברים על כל מי שדיברנו מלכתחילה: חלוקה שוויונית יותר של נטל המס, צמצום פגיעה בתנאים סוציאליים, כל מה שקשור לצמצום פשיעה וטרור, והמשך להחלטת הממשלה, צמצום הפשיעה והאלימות במגזר הערבי, וגם גידול בהכנסות המדינה שאי-אפשר בלעדיו, שמוערך בשנה הראשונה ב-300 מיליון שקלים ואחריה עולה. השנה הראשונה אתם מתייחסים למה? ל-2022?

אז הציפייה שלכם היא גידול של כמעט מיליארד ש"ח ב-2023?

500. לשנה 300 מיליון. לשנה 300? לשנה מלאה 300. כפועל יוצא מהכניסה באוגוסט, די רבע מזה. אגב, האם יש לכם נתונים על השנתיים האחרונות? כמה היה הגידול בהכנסות המדינה מהרגע שהחוק נכנס לתוקף? אנחנו נתייחס לזה בהמשך. נתייחס לזה בהמשך. היה אפשר לצפות שנקבל מרשות המיסים את הנתונים האלה לפני הדיון. אתם יודעים גם לעשות את ההבחנה בין המגזר הערבי לבין המגזר החרדי לבין המגזרים האחרים? בגלל שמדובר בהון שחור, אמרתי קודם, זו תופעה שנורא נורא קשה לתפוס. קשה לדעת.

היקפי השימושים בשירותים בנקאיים. כשאתם אומרים 400 ומשהו מיליון שקל שנתפסו, הסתבר כעֲסָקוֹת לא על פי החוק, האם אתה יכול לומר מתוך זה אחוז מסוים היה במגזר הזה, אחוז מסוים במגזר הזה ואחוז מסוים במגזרים האחרים? אנחנו מבינים בדיוק על מה אנחנו מדברים.

עדיין אני מניח שגם יש עסקאות בין מגזריות בחברה הישראלית, אני מקווה.

אנחנו תכף נגיע להצגות של בנק ישראל, של רשות המיסים. אני סיימתי.

אני רוצה רגע לשאול שאלה גם את היועץ המשפטי אבל בייחוד אתכם. יש פה במידה מסוימת איזשהו דיבור בשתי שפות. מצד אחד החוק, כמו שהזכיר היועץ המשפטי, באמת מזכיר שתי אופציות לקביעת תקרת השימוש במזומן. פעם אחת זה הסכום המנוי בתוספת, שכרגע זה 11,000 ואתם רוצים להוריד ל-6,000. אבל יש גם את התקרה של 10% מסכום העסקה. ואז אתה מגלה שכולנו מדברים על 6,000,

6,000. אבל בעצם אנחנו מדברים 600 בעסקאות שהן עסקאות לא גבוהות. אם העסקה היא 5,000 שקלים, אז זה לא שאפשר להעביר את כל 5,000 במזומן, אלא רק 500 במזומן. מצד שני, השפה של התקנות מדברת, בשפה של הסכום המועבר, היא לא מדברת על סכום העסקה. היא אומרת לגבי מקבל תשלום במזומן,

התקנות עוסקות בכמה כסף. וגם פה יש את ה-6,000. אולי אני טיפה אעשה סדר. אולי זה עניין ניסוחי. התקנות לא יכולות להתגבר על החוק ממילא.

אני אעשה קצת סדר גם ליושב-ראש וגם לח"כים.

המסגרת של העבירות והמגבלות היא כזאת שהיא יש בעצם התייחסות לשני הביטים. יש היבט של גובה העסקה, סכום העסקה, ויש את התשלום במזומן, שזה לא בהכרח חופף אחד לשני. זאת אומרת, במצב הנתון היום, אם מדובר על עוסק, זאת אומרת,

קולנוע והעסקה היא מעל 11,000 שקלים, אז אני נכנס לתוך האיסור של החוק שאומר שאסור

לשלם

מ-10% מסכום העסקה במזומן. זאת אומרת,

אסור לי יותר מ-1,500 מכלל העסקה במזומן. 1,500. כן.

מותר לי עד 1,500 שקלים במזומן, וכל השאר אני חייב לא במזומן.

שזה בעצם המבנה של האיסור. אבל אם העסקה היא 10,000 אני כן אוכל לתת 10,000. אם העסקה

שנייה, שנייה. אני רוצה רגע. בסדר גמור. אז בואו תסבירו, כי אנחנו מתעניינים. אתם הצגתם את שכר העבודה. אני אסביר. בבקשה, כן. המגבלה, כפי

כך לשון החוק מנוסחת היום. מכיוון שהתשלום במזומן זה בניכוי מה שמותר,

נכון.

000 שקל, הוא יהיה במצב שהוא לא יכול לבוא ולומר ובואו נאמר,

שום דבר לא בעייתי מבחינה חוקית לא ניתן בעצם לשלם לו חלק ממשכורתו במזומן. נכון. אלה הוראות החוק היום. נכון.

וגם אם הכול יהיה תקין ומדווח וכו'. טוב, בסדר.

משהו שאומר: אוקיי, אנחנו הולכים לראות במתאם לגבי המציאות. פה מציאות הולכת בכיוון אחד,

ואנחנו אומרים: נראה מה הציבור יעשה עם

אולי לעשות פה איזשהו תיקון שיאפשר תחנות ביניים. בכל זאת אנחנו מכניסים את החוק לתוקפו רק עוד עשרה חודשים.

מהעובדה שזה בחוק ההסדרים וחייבים?

קודם כול, זה לא מחוק ההסדרים. וחייבים להכניס את זה לסד הזה

ואז זה ייתן את התשובה לאותם עסקים שבאמת כורעים תחת הנטל.

אם אנחנו לא מגבילים את עמלות האשראי, מי שבעיקר ייפגע כאן אלה העסקים הקטנים.

טוב, אנחנו עוברים עכשיו להצגה של בנק ישראל. אמרנו מה הדברים שאנחנו מבקשים מבנק ישראל. שמי אילנית מדמוני מהפיקוח על הבנקים.

דבר שיגדיל את התחרות. דבר שיגדיל את הנגישות לשירותי תשלום. מי שלא רוצה לקבל את השירותים מהבנק, יוכל לקבל מגורמים נוספים. אנחנו יודעים שאחד החסמים מלפתוח אצל גופים שלא מפוקחים, הוא הנושא של הפיקוח, האכיפה והרגולציה. ועם הכניסה של החוק הזה, זה יכניס בוודאי עוד שחקנים ויגביר את

אז יש לנו עוד המון כרטיסים ששימשו את הציבור במהלך השנה, אבל הם לא נכללים פה במספר. במספר כרטיסי ה-Debit

נדגיש שאצלנו,

יש חובה על הבנקים: אחד, להציע כרטיסי Debit; שניים, לא לסרב להנפיק Debit. זה בדיוק כמו פתיחת חשבון.

נזכיר שאגב בחוק צמצום המזומן נאסר לקבל צ'קים שניתן להסב בסכומים

ולכן

להוריד משמעותית את העמלה על הפקדת צ'קים דחויים. הציבור הפקיד את הצ'קים בדחויים שלו

והם ניתנו

אנחנו לא הגבלנו את הסכומים החודשיים.

מבחינתכם, שבאפליקציה,

אפשר יהיה להעביר גם שני מיליון. נכון.

כי זה

טוב. בסדר גמור.

אני דווקא חושבת אחרת, שכל החוקים האלה שמגבילים

כלומר, הסכומים הם לא סכומים משמעותיים. ובכרטיסים יש תשלום אחד. אין עוד עמלות על כל פעולה. לגבי חשבונות

אבל אם הוא עושה את זה בעצמו והוא מבצע את העברה הבנקאית באמצעות האפליקציה או באמצעות האתר, אז העמלה צריכה להיות נמוכה יותר. שוב,

גם העברות וגם עמלות פקיד, נכנסים באותו סל. אז אם מדברים על אוכלוסיות שלא עושות שימוש נרחב בהמון המון

לא, לא. הוא עובר מיד ליד עם היעדר

אלה כרטיסים שמים.

כרטיסים שמים שהמעסיק מפקיד לעובדים שלו. אבל השאלה שלך הייתה יותר רחבה. אז אני אבקש מרונן, בבקשה, שיענה. שמי רונן ניסים מהלשכה המשפטית, בנק

האם הכלל הזה חל בטרנזקציות בינו לבינו? כרגע יש החרגה של החוק על עסקאות מול תושבי האזור.

וגם פורסם תזכיר צו שמאריך את תקופת החרגה בשנה נוספת עד באמת למציאת

או כאלה שעובדים אצל מעסיקים ישראלים בשטחי יהודה ושומרון.

בכל הסיפור של, נעגל את המספר, לצורך הדיון,

ואנחנו באמת מקווים שבתום השנה של הארכת ההחרגה נדע להגיע לוועדה עם פתרונות ראויים.

ברשותך. אמרת קודם 210 מיליארד שקל. זו הערכה לגבי ההון השחור. נכון.

מתחלקים בין שלושת פלחים שדובר בהם קודם

אז חבר הכנסת דיכטר, שנייה.

- - - שנייה.

יש לכם עוד התייחסות לעניין הזה? לא.

אדם שאין לו חשבון בנק והוא עובד

בואו, אנחנו לא בעידן שבו הבנקים נמצאים מעבר לפינה. אנחנו מעבר לפינה ברשת. לא בחיים האמיתיים. אז אני רוצה לשאול. אין

אבל בנק הדואר לעניין הזה זה בנק. האדם יכול ללכת לבנק הפועלים. האדם הולך לבנק הדואר. בבנק הדואר זה לא חשבון שהוא יכול להיכנס למינוס. זה חשבון שיכול להיות רק בזכות.

את זה צריך להגיד בנק הדואר.

הוא לא

המעסיק עושה מה?

המעסיק לו כרטיס נטען.

מטעם מי? בבנק הדואר, בבנק ירושלים. זה נפוץ בכמה בנקים.

כשאתה אומר שהמעסיק מנפיק לו,

הוא פותח חשבון בבנק הדואר על שם העובד?

הוא לא צריך לפתוח חשבון.

פותח כרטיס שמי.

זה הסיפור.

אם יש לו בחשבון הבנק 100,000 הוא גם יכול - - - כשזה מעסיק, זה בכל מקרה מתועד בתלוש. זה מכל מקרה מתועד מספרי המעסיק. או שלא.

כן.

זרוע עבודה. רק להגיד שהדרך הזאת היא לא חוקית כרגע, של תשלום ב-Debit או בכרטיס נטען, כי חוק הגנת השכר מדבר על

אין לי חובה, כאשר אני נותן צ'ק לעובד שלי,

- - לוודא שיש לו חשבון בנק להפקיד את זה. בעיה שלו. שישבור את הראש. בסדר גמור. אבל כל האירוע פה הוא בהסכמה.

3%. בסדר גמור.

יש - - - - - - לא, לא. ברור. אני רק רוצה לשאול וגם בסופו - - - לגבי הבגירים, נוער עובד,

רשות שוק

גופים שהם בעלי רישיון בנכס פיננסי שגם הם נותנים שירותים של חשבון. אז אולי זה לא לצורך הפקדת המשכורת,

אנחנו יודעים שזו תופעה רווחת בחברה הערבית הישראלית, שבזה צריך לטפל.

עוד שנייה אנחנו מדברים עם רשות המיסים. אבל זה ציבור שכן צריך לקבל מענה. מה יקרה מחר

אבל אתם מסכימים איתי שיש קורלציה בין משכורות נמוכות לבין אוכלוסייה. אני מניח שאם היינו בודקים מה חלקם של מקבלי השכר של 6,000 מקרב ה-3% שאין להם חשבון בנק, היינו רואים איזשהו מתאם, לא מלא. אבל ככל שהאוכלוסייה יותר

ברור שאם המערכת המשפטית קבעה שאדם חייב, הוטלו עיקולים, אנחנו לא רוצים לייצר מעקפים. אבל אני חושב שחבר הכנסת רוטמן התייחס למצב וזה,

זה באמת הציבור השלישי שככה בתהליכי הכנה אנחנו דיברנו עליו עם לא מעט

5,000 שקל. בעצם על פי ההוראה היום, הוא יכול סליחה, אדם חייב 7,000 שקל לעורך הדין שלו.

מכיוון שזה לא שכר עבודה, אז זו עסקה. אז כל מה שמותר לו מתוך ה-7,000 שקל האלה לתת לעורך הדין במזומן זה רק 700 שקל, נכון? זה 10%. את כל היתר הוא צריך לשלם לו באמצעים בנקאיים. אבל האדם לא יכול

בתחילת ההליך הוא צריך סכום שנע בסכומים שהחוק

אני רוצה ללכת לשלם את האגרה, לשלם לעורך הדין, תצא לדרך שיגן עליך מהחובות,

תראה, אני אספר לך סיפור, גלעד.

זה לא קשור לחוק ההסדרים, אלא למסגרת התקציב. אספר לך סיפור. אחרי הסכם אוסלו הופיע אחד המשפטנים שהיה שם ותיאר את התהליך שהיה שם. והוא

אנחנו יכולים לתת את ידינו, אתה כיושב-ראש יכול לתת את ידך לזה שנקדם חוק שיש בו חורים שחורים. אפשר בהחלט בתוך חודשים ספורים להביא חוק נכון, הוגן, שבאמת שווה לכל לאזרחי ישראל. משיג את התכלית שלשמה החוק הזה התקדם. כן. לעשות אותו במינון יותר הגיוני, ולא באבחה אחת של מ-11,000 ל-6,000

ואז לעבור להצגה שלכם.

שמי גיא גולדמן. בטוח שזה לא יניח את דעתו של היושב-ראש.

אנחנו לא עומדים במועדים. זעם? תקשיב, בוא. תייחס לי יכולות זעם קצת יותר

שלא תבוא אני לא יכול לדבר בשם כל הכנסת, אני יכול לדבר בשם הוועדה הזו רשות שלטונית שלא עומדת בחובות הדיווח לוועדת החוקה, שלא תבוא בבקשות לוועדת

בבקשה, הצגת רשות המיסים. אוקיי. אני אתייחס לכל מיני נושאים שעלו פה בדיון וגם לנושאים שחשוב שנגיד. אז אני אציין לגבי כל הנושא של הנגשה לציבור

הנתונים, מאז כניסת החוק לתוקף, נערכו למעלה מ-33,000 ביקורות במסגרת ביקורת ניהול ספרים. נמצאו כ-5,400 הפרות של החוק. אני אציין רק את הסכומים ואת סכומי ההפרות לפי

לגבי הקנסות, אז כפי שאתם יודעים, הקנסות המינהליים מובאים בפני הוועדה ולא הוטלו עד היום. לגבי התראות שנשלחו בהתאם לסעיף 40, כי בתחילת היו תשעה

ניקח לדוגמה כל מיני מיסים שאנחנו יודעים היטל עובדים זרים או מס תעסוקה שאנחנו יודעים ממש לחשב כסעיף של המס הזה,

הזה, בחקיקה האמורה יש קושי משמעותי לבחון את ההשפעות

זה מתחלק בהמון המון

וגם לגבי הסכומים שהוכנסו בחוק ב-2019 וגם לגבי הסכומים שאנחנו שמנו כאן לגבי תיקון החוק האמור, כמובן שבאמת יש קושי להפריד. אי-אפשר לפלח כל עסקה מה קרה בגלל שהיא עברה ממזומן לאמצעי חלופי ומה ההשפעה שלה במע"מ, במס הכנסה, במיסי מקרקעין ובכל מקום אחר. אבל המתודולוגיה הזאת

המסקנה היא שכלל שאתם מצליחים יותר,

לא. זה החיבור של מה שאתה אומר לשקף.

שנייה. כן. זו התעלמות מגורם אקסוגני משמעותי של הקורונה.

אז לפי הגיון שעמד כשהצגתם את החוק לוועדה לפני שלוש וחצי שנים, לפי ההיגיון שתפסתם, זה אומר שאתם יכולים לכאורה להצביע שאם כך וכך הפרות היו בכך וכך

מֵאַיִן נגזרת ההערכה שלכם שיישום החוק

וכימתם אותה, אני מבין.

אז כמו שאמרנו, גם אלישיב מרשות המיסים התייחס לזה.

טבעה של הכלכלה השחורה שאנחנו לא רואים אותה. ולכן בניגוד למהלכי

ומבחינת הערכות שלנו על היקף הכלכלה השחורה בישראל, על היקף הכלכלה השחורה, על היקף המזומן, ובתמורה על כמה כסף אנחנו מדברים. האם

לא קיבלת תשובה.

תעזור לי. אין לי כישורים למלא את מקומך. בסדר. יש לך כישורים גבוהים משלי בהרבה.

הוועדה דאז לא הסכימה לאשר בגלל הנקודה הזאת.

אין מחלוקת. אמרתי - - - היא הייתה במחלוקת ברמה

הבאתם את התקנות, אז נעשה את הדיון עכשיו. בסדר גמור. אני אחזור - - - אני לא. מכיוון שעבר חוק כל כך זרוע בבעיות, ואולי צריך להזכיר, הזכיר פה היועץ המשפטי בשקט, שלידתו החוק הזה

אני מבקש לשמעו עמדות של גורמים מהחברה האזרחית,

אנחנו נשמע שלושה דוברים. אני מבקש בקצרה. גם קיבלנו ניירות עמדה מלשכת עורכי הדין,

נתונים שהוצגו פה, אז ב-4 באוקטובר, הוצגו בוועדת הכספים נתונים קצת שונים. הפניתי את אלעזר, אבל לא ידענו

זה יצא פשוט.

אבל אין לי את הציטוט עצמו, כי זה לוקח קצת זמן. זה מה-4 באוקטובר.

ושם אמרו את ההפך ממה שנאמר פה, כי פה ב-2019 עשו מינוס 2% או 3%. ושם דיברו על

אני מצטט, עלייה מטאורית ב-2020 של 23%. אז

ההתנגשות שלא עולה היום בדיון לגבי הנושא של הארכת הפטור לתושבי האזור, תושב האזור יש להם הגדרה, אבל יוצא בעצם שמחמירים עם אזרחי ישראל. מבקשים להחמיר את הסכומים מ-11,000 ל-6,000 ובמקביל

אבל מאריכים את הפטור מהחוק לתושבי האזור, כך שזה גם פוגע בתחרות. כי

אז איך אפשר לאכוף את זה? אז התשובה היא שעסקאות עם תושבי האזור פטורות מהחוק. וכך לתושבי האזור יש עדיפות על תושבי

כל עוד זה מתחת 50,000 שקל

וגם אין בעיה חוק המזומן גם מעל 50,000.

לרשות לאיסור הלבנת הון. לגבי הנושא של בנק הדואר, אני לא יודע אם יש פה נציג של בנק הדואר,

אני יודע שאין כי טענתי את זה בבג"ץ.

אבל אם יהיה פה נציג של בנק הדואר,

מה קורה אם אין פתרון כזה? הפתרון שכבודו שאל כמה פעמים ולא ידעו לענות לו, זה מכיוון שבנק הדואר הוא זה שצריך לענות על זה, להגיד שיש אפשרות עם ה-6,000. אולי לזמן לפה בפעם הבאה את בנק הדואר. אנחנו מבינים שהיום לא תהיה הצבעה. והוא יגיד אם יש פתרון כזה או לא,

משפטית אני יודע שאין. אני יכול להסביר

נכון לרגע הזה האופציה,

היא לא קיימת. - - של העברת כספים,

ואני לא מדבר על עמלה של 2% שאנחנו יודעים אותה, שהייתה צריכה לרדת ולא

2% או עש שבעה שקלים.

2% או עד שבעה שקלים על הכרטיס הנטען. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה נובעת מחוק אחר, ולא מהחוק שפה. טוב. אבל לא נפתח את זה. אם אחרי זה רוצים מסמך רשמי. טוב. לגבי הנושא של הקנס המינהלי, חוץ מהנושא היפה,

יקבלו מספר תעודת זהות. ואז כל השירותים הנפלאים שדיברתם עליהם כאן היו זמינים בפניהם.

מעבר לפתיחת חשבון הבנק, נגישות לחשבונות הבנק, השימוש בהם, קודם כול, יש בעיה גורפת שבימים שאחרי שהם הולכים לחדש את הוויזה,

הבנק נותן להם גישה לחשבון רק לזמן תוקף הוויזה. לכל מבקש מקלט בישראל יש כמה ימים בשנה, זאת אומרת, כל כמה חודשים יש כמה ימים לפחות שחשבון הבנק שלו סגור בפניו, כי הוא צריך ללכת לחדש את אותה חתיכת נייר ואחר כך לגשת איתה לבנק,

הייתה גם פעם בעיה שאי-אפשר לקבוע פגישות בלי מספרי תעודה זהות. הינה, עוד תמרור אין כניסה. ולא מצליחים בפועל לגשת לחשבון הבנק שלהם לפחות מספר ימים בשנה, אם לא יותר.

כנ"ל לגבי רכישות און-ליין צריך להקליד מספרי תעודה זהות. בהמון מקומות בישראל צריך להקליד מספר תעודה

אז יש להם כרטיס Debit. בפועל הם משמשים

בפעול האוכלוסייה הזאת, שוב שלא מבחירה, משתמשת במזומן בסכומים מאוד גבוהים. דובר כאן על הצורך בלשלם לעורכי דין שכר טרחה. לצערנו, זה שירות שהאוכלוסייה

אפשר, אדוני?

מייד. חבר הכנסת דיכטר שאל בצורה יותר חדה ממני באמת את

הוא העלה גם הרבה מאוד סוגיות אחרות שאני חושב שהן סוגות שקשורות בתפקוד

אבל שמענו את התשובה שלכם לגבי הסיפור הזה של שימוש בדוגמאות

אני גם מזכיר, הצו נכנס באמת לתוקפו רק באוגוסט. אז קצת קשה לי להבין את המודל

אבל אני קושר את זה, אדוני היושב-ראש,

ואני דיברתי על זה כמה

אבל הבעיה יש לנו דיון עוד מעט בוועדת הכלכלה בנושא הזה 50% מהציבור, מהאזרחים הערביים מעל גיל 18 אין להם כרטיסי אשראי. 50%. הנתון הזה, אפילו השר חמד עמאר היה המום. 12% מאזרחים ערבים אין להם חשבונות בנק בכלל.

פה אמרו אפילו 17%. אני יודע על 12%. אבל אם זה 17%,

כאשר בחברה היהודית זה רק 1%. ל-1% אין. אז כשבאים ומנתחים ומה

אני לא אומר שזה לא בסדר.

אבל כאשר יש בעיות אובייקטיביות,

אתם צריכים לתת תשובות. לא לבוא אלינו ולהגיד: חלאס, 15,000, מזומן רק 10%. ומה עם

מה יעשו? אתם זורקים אותם לחיק של משפחות הפשיעה.

אני כמובן מצטרף. גם, חבר הכנסת סעדי,

דיברנו הרבה על הסוגיה הזאת. מתנצל. הייתי אצל מבקר המדינה. אני אומר אבל דבר נוסף. אחד, אני

אני שבתחום רכישת המקרקעין, על אף כל המגבלות, יש סכומי כסף מאוד מאוד גדולים שעוברים. ויש כל מיני דרכים להעביר או בלא לכלול אותם בחוזה מלכתחילה או בלתת אישור כשהסיכום

לא מתאים לי בכלל שאני, כשאני בא לפתוח חשבון בנק או כל דבר, אני צריך למלא מלא טפסים. וכשאני רוצה להעביר ביני לבין השותף שלי התחשבנות מלקוח ששילם במזומן,

או שזה כן מעניין אותנו ואנחנו לא אוכפים

ובסופו של דבר, היעדר אכיפה ברמה כה גורפת משליך על מידתיות ההסדר. וזו אמירה שאני חושב שכוועדה אנחנו צריכים להגיד אותה לא רק בתחום הקורונה, אלא בכל תחום שמגיע

זאת אומרת, אני מתקשה לראות איך קובעים את אפקטיביות החוק בלי להסתכל אחורה ולומר מה הוא עשה. כי תחושתנו, הערכתנו, זה לא עובד ככה.

שחור, מסכים איתך.

ואני חושב שהעובדה הזו שאנחנו עוסקים בחוק עם כל כך הרבה לקונות, עם כל כך הרבה נתונים חסרים, עם כל כך הרבה חוסר מבט

תודה. עוד דוברת אחת שלא פנינו אליה, ובזה אנחנו נחתום, תיקי אדיסון מפורום העצמאים מבית ההסתדרות. נמצאת איתנו בזום, נבקש ממנה